בוקר טוב לכולן ולכולם. אנחנו פותחות את ישיבת הוועדה של עובדות ועובדים זרים באירוע מאוד מיוחד של מעמד העובדת והעובד בישראל, שאנחנו מציינות אותו בכנסת. יש לי כבוד מאוד גדול להציג ולתת את הבמה בתוך הוועדה לזרוע העבודה, לעורכת הדין שירי לב רן ממשרד הכלכלה. היא תציג בעצם את הדוח השנתי שלה, איזה כבוד יש לי. את לא מאמינה כמה. תענוג. אז בהחלט אנחנו נשמח לתת לך ולאפשר לכם, בעיקר לכן, את הבמה ולהציג לנו את הדוח. בעצם הדוח הזה לא יצא קודם, הוא בפעם הראשונה בעצם הוצג?

הוא בעצם מוגש באופן רשמי בפעם הראשונה. זה לא הדוח הראשון, אבל הוא מוגש בפעם הראשונה היום.

אחרי שהשרה אישרה אותו.

לפני שאנחנו מתחילות ואני נותנת לכן את הבמה,

בהחלט רוצה להגיד תודה לצוות הוועדה על מהירות הבזק לקיים את הדיון הזה, כי ראיתן בו חשיבות מאוד מאוד גדולה,

תודה מיכל דיבנר כרמל, תודה ליעל אורבך ותודה לנועם, עינב, תודה לחברות שלנו מהזום והסטודנטיאלי והכל. תודה לחברות והחברים מטעם הכנסת. טוב, אנחנו מתחילות. בבקשה, עורכת הדין שירי לב רן, הממונה על זכויות עובדות ועובדים זרים בזרוע העבודה. תודה. אז, ברשותך, יושבת הראש, אני רוצה להעתיק ממך וקודם כל להגיד תודה מאוד מאוד גדולה. מבחינתנו, זה לא מובן מאליו שאתם מאפשרות לנו את הבמה המאוד חשובה הזו, ובאמת בזמן המאוד קצר אני מבקשת להגיד תודה גדולה למיכל על העזרה. הייתי רוצה גם באותה הזדמנות להגיד תודה לכל הצוות שלנו שנמצא כאן היום, אני קוראת להם הנבחרת.

נמצאים כאן שלושת הסטודנטים שעובדים איתנו,

מה, אתם סטודנטים לכלכלה? אני למדיניות ציבורית. אני למשפטים.

איזו נבחרת. חבל על הזמן. בנוסף,

שבאמת היא הרבה יותר משותפה לדרך, אז תודה רבה רבה. מה עם שאר החברות? יש לנו פורום מצומצם, אז אפשר בהחלט להציג את עצמכן. בוקר טוב.

מנהלת את יחידת הפניות של מנהל ההסדרה והאכיפה. מאיר דויד שהוא ראש המנהל מוסר את התנצלותו שהוא לא יכול להגיע ואני הנציגה כאן, אני גם אציג דברים בהמשך. גם בשמו, תודה רבה על הבמה שאת נותנת לנו, בהמשך אני אציג גם את הדברים שלנו. מהממת.

אני מנהלת תחום קשרי ממשל ברשות האוכלוסין וההגירה, במנהל עובדים זרים.

מאוד.